שבוע טוב לך, אדוני, מר דורון ספיר, מנכ"ל חברת מגדל. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת

כי במכתב שלו, עם כל הכבוד, רב הנסתר על הגלוי. זאת אמירה גדולה על עניינים גדולים או נכון לומר,

גדולות, על עניינים גדולים.

ולכן מצאנו לנכון להניח כאן את השמות שלהם עם כיסאות ריקים. מנקודת המבט שלי ישפוט הציבור. אנו

בישראל כל החברות מנהלות את כל האפיקים שציינתי,

החלטות בקשר לאותם 1.7 טריליון שקלים. ומהכלל אל הפרט סך הכספים המנוהלים על ידי מגדל, אדוני המנכ"ל,

וכבר היום אתם

מי שיודע להקים מטבחון ולהבין את זה, גם כנראה היה יודע לתת לנו תשובות על שאלות עמוקות, ולבטח בהינתן העובדה שהמוסדיים ובעלי השליטה יודעים לדפוק על שולחנות המדינה כאשר דבר זה נוח להם. מצופה היה שיו"ר מגדל ומר

אדוני המנכ"ל תודה שבאת, הרשות נתונה לך. עשר דקות

חבר הכנסת איתן כבל, חברי כנסת נכבדים, ראשית, תודה על ההזדמנות להופיע בפניכם ולהציג את מערך

תפקידי הנוכחי כמנכ"ל מגדל הוא בעיני פסגת הקריירה הניהולית שלי. לקחתי את התפקיד הזה בכובד ראש ובחרדת קודש כשאני

אני מאוד שמח על האפשרות ליהנות מתרומתנו ומעצתו הטובה.

את ההחלטות הניהוליות השוטפות במגדל אני מקבל. לשם כך מינו אותי, וזה מה שמצפים ממני.

בניגוד למה שיכול להיות שעולה בתקשורת, ניגוד עניינים או התנגשות

הם אלו שמאשרים את עסקאות האשראי הישיר הלא סחיר. הם מנהלים דיונים רבעוניים מעמיקים בתיקי האשראי הסחיר והלא סחיר על כל מאפייניו.

אני מסיים. מערך האשראי שלנו מבוקר על ידי הביקורת הפנימית ועל ידי רשות שוק ההון, והוא עבר את כל הביקורות האלו עד כה בהצלחה רבה.

יש לי אמון במגדל

הוא היה אמור לבוא לכאן ולייצג את אלה

וזו טעות בתפיסה, ומזה זה מתחיל. וזה

מהטעות הראשונה שלו בכלל, ותיכף

יש קצב לשינוי, לתהליכים. היו חברות שנכנסתי ובתוך שלושה חודשים עשיתי שינוי מבנה ארגוני והחלפתי הנהלה. אדוני המנכ"ל, במחילה, בבקשה, אני שאלתי שאלה ספציפית,

השאלה כאן היא פשוטה וברורה.

אלא שינויים שקשורים לנושאי ממשל תאגידי. אני שמח שאת מדייקת, כי אם זה בטריטוריה שלי, את מדברת על דברים יותר אסטרטגיים. ההתנהלות. סליחה חברת הכנסת איילת נחמיאס

אני לא יכול להתכחש שהחשש קיים, אבל אני חושב שגם אני יודע את הגבול וגם מר אליהו יודע את הגבול. אני חושב שאנחנו מוצאים את הדרך שאני אהנה מהעצה שלו ואני אנהל את החברה בצורה שאני מבין. אבל האם אדוני לא

שלמגדל יש בעיה בנושא של שמירה על כספי

אני לא חושב שעודד התכוון לזה. אני משוכנע שאם הוא היה פה לידי הוא

אני יודע שהם בוחנים את הנושא לעומק.

לשמור על כספי המבוטחים ולתת את השירות המיטבי.

שאין אמירה יותר בעייתית מלומר למאן דהוא: אח שלי, סמוך עלי.

- - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל)(ועדת השקעות),

אצלכם חשש ממשי לניגודי עניינים עקב התנהלותו של בעל השליטה? אדוני, שוב, כדי שאנחנו נדע, שם פשוט. אסף

מנהל חטיבת השקעות. הוא עבר את הביקורת בהצלחה. אין לי בעיה. אני אומר שוב,

זאת החלטה שלך. אין לי

זו המשמעות. זאת אומרת שהדברים שאומר יושב-ראש דירקטוריון החברה,

ואתה מבקש ממני,

שאני

לכן אני מבקש, ברשותך, לשאול שאלות בכן ולא. שאלות שנוגעות לחשש לסגירת דילים מול בעל השליטה. והשאלות הן: האם במגדל קיימת

לשיטתך אתה אומר אין סיכוי שעם מר אליהו מדבר מאן דהוא איזו חברה אחרת שהוא סוגר אתו עניינים, והוא יכול לדבר עם אחד הבכירים אצלכם במשרד, או אולי אפילו

הרגולטור אומר אין מצב שאפשר לעצור דבר שכזה. אנחנו יודעים שמר אליהו אינו ספון בחדרו ומשחק "טאקי" לבד. הנחת העבודה שהוא נמצא שם ונותן עבודה. ונותן עבודה, והוא שחקן מאוד מאוד מרכזי עד

היו ביני למר שהם שיחות עם כניסתי לתפקיד.

חושב שכללי העבודה בינינו מאוד ברורים.

חושב שגם אני מקיים אותם וגם מר שהם מקיים אותם.

מעודכנים ומעדכנים אחד את השני באופן שוטף,

צריך להעמיד את הדברים על דיוקם.

אני חושב שהמשפחה נותנת בי אמון, לזה התכוונתי. היא נותנת

אני רוצה להסיר את הספק הזה מעל השולחן שמעולם למרות מה שמר ברקת אומר שאין דרך לבדוק את זה, ובוודאי לנו אין דרך לבדוק את זה מעולם לא היה מצב שניסה מר

ברשותכם, אני מבקש להקריא משפט שפורסם בעיתונות לפני מספר שבועות תחת הכותרת: "אם שלמה אליהו אינו סומך על הנהלת מגדל, למה שהחוסכים יסמכו"?

"המטבחון של

אדוני לא חושב כמנכ"ל רב פעלים זה איננו הגוף הראשון שאתה עומד בראשו האם אינך חושב שמתקיימת כאן בעיה מהותית של ניגוד עניינים משמעותי,

כשאני שואל את אדוני שאלות שנוגעות כשברור לי אוקיי. זו לא הכוונה. בסדר, אני מבין, אבל זו המשמעות של הדברים, אני חושב, כשהוא לא אומר לי שיש בעייתיות בכך שיש מטבחון אל מול

ידענו שנגיע לנושא המשפטי, אז הגיע משפטן. ישר קפצתי, עוד לפני שהייתה שאלה. למרות שאני רוצה לומר לאדוני המנכ"ל, יש גם עניינים שנכון שאני מחוקק - - אני

כך אני מבין. לא ראיתי אותה, ולכן אני רוצה להיות זהיר. בכל מקרה, אין שום פסול בהקמת ועדה אקזקוטיבית בדירקטוריון של חברה - - - אדוני, זו לא הייתה

ומה אנחנו אמורים לשאול אותך פה אחרי

האם אכן נכון שמגדל פועלת משיקולים קצרי טווח כפי שהיושב-ראש טוען? הרי ברור שתאמר שאינך מסכים,

יש לנו תכניות עבודה שאנחנו מכינים,

זה נכון שדיברתי עם עודד, ולעודד הייתה תפיסה שצריך לרוץ יותר מהר עם תכניות ארוכות

אני אציג אותה לדירקטוריון יקבלו אותה, לא יקבלו אותה,

זה לא נעשה בחצי השנה הראשונה. יכול להיות שעודד חושב שהייתי צריך לעשות

אני לא מזלזל בשום דבר. אני לא

יכול להיות שאתה רואה כרגע בלית ברירה,

יכול להיות שאתה רואה כרגע את הטווח הקצר, ובעל השליטה צריך את המזומנים כדי לממן את הרכישה? האם זה היה הסלע? בדרך כלל סלע

שואל אותך כאזרח: האם הדבר הזה תקין בעיניך? כאן מנכ"ל מגדל, אני לא - - - אירוע מן הסוג הזה, אם הוא לא בחברת מגדל, הוא בהראל, אם אתה היית יושב עם החבר'ה שלך בדירקטוריון

ברור.

לשאול אותך במערכת היחסים וההערכה שיש לי אליך. באותו הקשר, איך ייתכן שמר דנינו יוחנן, שאין לו שום רקע פיננסים, ממונה ליו"ר מגדל? ואדוני יודע שפיננסים לא דומה לשום דבר אחר. אתה יכול להיות מנכ"ל של המון גופים,

חבר ילדות של מי? של נתניהו.

אם הייתם פוגשים את מר פיקר, הייתם מתרשמים מהיכולות שלו.

אני מאלה שסבור שלא בהכרח שחקלאי יהיה שר חקלאות. אני

אבל שם יש מאיזושהי סיבה רחש-בחש, מאשרים איזה פיצול של מפלגה.

זה עוד לא אושר, אז אני מדי פעם יוצא. זה טכני, זה יאושר, אין מה להחזיק פה.

מתנצל, יש גם פוליטיקה בבניין הזה, מר ספיר, מעת לעת. גם בדירקטוריון מגדל. אני לא יודע, אני לא הייתי שם.

אנחנו נרצה לדבר קצת

היתר בקרנות הון סיכון,

יש לנו גם לשונית קטנה שאנחנו מדברים עליה כהלוואות מותאמות, ה-tailor made שדיברנו עליהן לא מעט. בסך הכול בערך ארבעה מיליארד שקלים הלוואות לא סחירות בקרן הפנסיה הזאת. זה כמובן לא כולל את כל מה שאתם עושים עם קופות הגמל והתכניות לביטוח חיים, אבל את זה

כי זו הנחיה של אגף שוק ההון, שלא לפרסם? אם הייתי רוצה שיהיה כתוב כאן בהערה את שם החברה, אתה אומר - - - אם הייתה הנחיה של רשות שוק ההון לפרסם,

מה שאני מבין מהתשובה, שיש הנחיה מפורשת של אגף שוק ההון שככה,

צריכים לפרסם את

כן. והם מאשרים את זה. אוקיי. האם לוועדת ההשקעות יש סמכות עד שלב ה' לשנות תנאים, למשל לעניין הריבית של ההלוואה, לעניין הביטחונות של ההלוואה? ברגע שזה מגיע אליה, בוודאי, זו הסמכות שלה והיא יכולה לדרוש מרווחים יותר גדולים,

אני מניח שאלו משפטים שיקול דעת, דברים ברוח המצגת. אבל אם אני רוצה לדעת אם אתם משקיעים בנדל"ן רוסיה? אני לא יודע עד הסוף אם ספציפית או לא,

נותנים אינפורמציה

מהי ההגדרה השקעה בתשתיות? בפרויקטי תשתית. כן, זו השקעה בפרויקטי תשתית. זה מוגדר ברגולציה?

זה אומר השקעה בכבישים - - - אלו חברות ייעודיות שהתפקיד היחיד שלהן הוא - - - שירותי תשתית. SPC לתחום התשתיות. בגלל שאלו פרויקטים שהמימון שלהם הוא מאוד מורכב, עד היום לא קיבלנו את

אנחנו פועלים לקבל את האישור כי כבר מעל 12 שנים שאנחנו מממנים פרויקטים של תשתית בצורה מאוד נרחבת וטובה. אפשר הסבר קצר איך אתם מדרגים בעצמכם? מאיפה הנתונים? אתם עושים את זה? איך אתם עושים את זה, אתם אוספים נתונים? קודם כל, אני מנהלת מערך האשראי. האנליזה לא כפופה למערך האשראי, האנליזה היא נפרדת. היא עצמאית ולא תלויה במערך האשראי,

והיא נותנת את הדירוג. היא נותנת את הדירוג. אנחנו יוזמים את העסקה, בונים אותה, מאשרים אותה. האנליזה נותנת את הסיכון, ולפי הסיכון אנחנו - - - על בסיס מה? מאיפה יש לה - - - מתודולוגיה. זה ספר שלם שמתייחס לכל סוגי המימונים, באיזו צורה ובאיזה משקל למעשה היא נבנתה על המתודולוגיה של SNP, המתודולוגיה הזאת.

תיקפנו את המתודולוגיה לפני כמה חודשים והגשנו את זה לאוצר. המתודולוגיה הזאת מאושרת אצלנו באופן פנימי אחת לשנה, ואחת לשלוש שנים מול רשות שוק ההון. זאת שאלה על מתודולוגיה. לכל הלוואה מופיע מחיר בדוח שלכם. איך אתם יודעים את המחיר של הלוואה אם היא לא נסחרת בבורסה? אתם משלמים לאיזה גורם? מרווח הוגן.

כן. יש לכם גופים חיצוניים שנותנים לכם את ההערכות האלה? אתם משלמים לאיזשהו גוף חיצוני שייתן לכם? מרווח הוגן.

נתחיל בזה שהתמחור של ההלוואה מבוצע לפי הסיכון שלה. זה ברור. מרווח הוגן משערך את כל ההלוואות שנותנים לו וזה לשערוך - - - סוג אחר של הלוואות שאתם נותנים זה האג"ח הקונצרני הלא סחיר, נכון?

וגם פה המחיר לא מתפרסם בבורסה. כאן להבנתו הכסף הולך בעיקר לבנקים ולחברת חשמל,

האג"ח הקונצרני הלא סחיר. למה כאן זה ברור,

שאפשר לפרסם את שמות הלווים? כי בהנפקות יש דירוגים חיצוניים והם בדרך כלל מגיעים עם הדירוג החיצוני, זה מפורסם בכל השוק. זה הנפקות למוסדיים. אלו הנפקות למוסדיים, זו לא הלוואה פרטית שאתם חותמים על כתב סודיות ולא יכולים לדבר על ההלוואה הזאת. אלה הלוואות יש את השלב המוסדי ויש את השלב הציבורי אחר כך. בואו נדבר על הנושא של האשראי שהוא כן סחיר. יש לנו לוח, אנחנו מראים לכם סיכום כללי בערך כשישה מיליארד שקלים, 60% בשקלים ו-40% לחו"ל. אנחנו רואים פה שחלק גדול של האג"ח שאתם קונים הוא בכלל של הבנקים. לא מעט מהכסף שלכם נכנס גם למערכת הבנקאית, מושקע באג"חים של הבנקים, וגם חברות הנדל"ן בארץ. זה לא מסתכם בדיוק בסכום, אבל זה בערך. אנחנו רואים שהריביות כאן הן די נמוכות, מר ספיר. השאלה היא האם יש איזו החלטה עקרונית, ולמה, ללכת בגדול על השקעה בבנקים, 40% מהתיק, ו-30% על נדל"ן? האם זה לא מייצר סיכונים מיוחדים, ריכוזיות, בעיקר במשק ריכוזי כמו שלנו? כל הוועדה הזאת עוסקת

האם זה לא מייצר סיכון עודף? מבחינת ההשקעות שלנו? כן, ודאי.

הקונצרני הישראלי. בנקים ונדל"ן הם שני הענפים הכי בולטים שמגייסים בשוק הסחיר. אני לא רואה את זה כאן, אבל איך זה על פני שנים? זה יציב, זה עולה, זה ירד? אני חושב שזה די יציב. הייתה תקופה של יותר חברות אחזקה בתוך - - - זאת אומרת, את הגדולים הסבתם לבנקים. את התקופה של חברות האחזקה הגדולות.

אני אומר שבעבר אולי היו קצת יותר חברות אחזקה, אני חושב שהיום זה קצת פחות. בשאר הענפים יחסית אין שינויים גדולים. האג"ח הבנקאי היה מאז ומתמיד חלק משמעותי בתיק הסחיר שלנו. גם נדל"ן היה בשיעורים דומים? אני לא יכול להגיד מספרים מדויקים.

אני חושב שאולי בתקופה של 2008 שגייסו קצת יותר אג"ח נדל"ן אחרי שזה ירד. אבל גם נדל"ן הוא שחקן רציני בשוק האג"ח הקונצרני. האם ספציפית בנושא הזה של בנקים ונדל"ן מר אליהו היה מעורב באופן מיוחד בשיקולים האלה? לא.

בואו נדבר על האג"ח בחו"ל. אני מראה לכם מהדוחות שלכם. אנחנו רואים ששני שליש מהאג"חים שלכם בחו"ל הם בדירוג BBB מינוס. זה לא בהגדרה ג'אנק? לא. קודם כל, סולמות הדירוג בין ישראל לחו"ל יש פערים מובנים בסיכון בגלל שישראל מדורגת

אבל יש פערים בסולמות הדירוג. זאת אומרת שכל דירוג ישראלי ש"מעלות" או S&P מדרגים בארץ, צריך לקחת שלושה או ארבעה נוטצ'ים למטה. AA מינוס מקומי למשל זה BBB בחו"ל. תראה אפילו את חברת החשמל כמייצג, שיש לה אג"חים גם בארץ וגם בחו"ל בארץ היא AA, בחו"ל היא BBB. אתם בוחרים את הדירוג הנמוך בדרך כלל בין השניים, כמין שלייקס כאלה? כן, אבל עוד פעם, בחו"ל הדירוג הוא בסולם אחר. באופן מסוים אנחנו לוקחים טיפה

למרות שיש פה הרבה פחות מזה. יש כאן לא מעט BBB מינוס.

הרוב זה - - - דרך אגב, יש לכם מגבלה, איזה כמות מותר לכם לשים ברמות הדירוג האלה? - - - לפי דירוג על מנפיק בודד. כן.

למרות שיש מגבלה, זה נראה כאילו 100% מהחו"ל שלכם זה דירוגים נמוכים.

עוד פעם, התרגום של ממוצע הדירוגים שיש לנו, שזה בערך BBB, אם אתה מתרגם את התיק הזה לישראל, זה בערך AA בישראל. אתה אומר שעיקר הפער הזה שהיה לנו לא ברור נובע מהערכות אחרות. כאן אני גם מעיר לוועדה שיש פה בעיניי תקלה מבחינת רשות שוק ההון, שהדיווח צריך להיעשות אחרת, כי אם יש תרגום, אז הוא צריך להופיע. הדירוג לפי הסטנדרטים הישראליים.

הם בדרך כלל יודעים את זה. בוועדה הזאת תמיד מציגים לנו פה את המקרו, ובמקרו אומרים לנו שבסך הכול התשואות הן טובות, והחוסכים לא איבדו הרבה. אנחנו מכירים את זה,

כולם אומרים את זה הבנקים, המוסדיים, כולם. אנחנו מדברים על בקרה. בסוף, הגורמים החיצוניים שמסתכלים על זה, כולל גם אנחנו, לא יכולים לדעת כלום.

הבעיה היא שרשות שוק ההון ואתה צודק, היא נוגעת למשהו שעלינו עליו בדיון עם ד"ר ברקת שבסופו של דבר רשות שוק ההון יכולה לראות את הדברים שאתה שואל עליהם גם במדיניות ההשקעה, גם בנושא של הדירוג, אבל הבעיה היא שאנחנו מצאנו שאין כמעט ביקורות בנושא האשראי. הביקורות הן תמיד ביקורות רוחב, הם בקושי נוגעים בקצה קצהו של משהו.

מאה אחוז, התמונה ברורה.

סוג אחר של הלוואות שאתם נותנים זה הפיקדונות בבנקים,

עוד בערך שני מיליארד שקלים שאנחנו רואים, ואתם מרוויח משהו כמו 0.5%. פיקדונות קצרים הם תחליף למזומן.

העמית כמעט לא מרוויח מזה. כמעט לא מקבל מזה כלום. אני חייב לשים דגש על משהו, שעורי המוזמן שלו והפיקדונות הם יחסית גבוהים כי יש לנו שימוש היום לא רק אנחנו, כל שוק ההון בנגזרים שכנגדו אנחנו מחזיקים את המזומן - - - פיקדונות. כמו שאתה רואה, 27% מניות, בפועל אחוז המניות הוא יותר גבוה כי יש דיווחים שבהם מציגים לא את השווי הנכסי, אלא את הסיכון. יש לנו היום הרבה שימוש בנגזרים בשביל לייצר חשיפה, שמה שעומד כנגד זה כדי לא לייצר מינוף זה נזילות ופיקדונות בבנקים. הרי המחוקק אומר לאזרחי ישראל להשקיע את החסכונות שלהם בגופים המוסדיים, זה ברור. ולכן יש כאן איזושהי ציפייה שתהיה יכולת מיוחדת לנטר,

אני לא נותן לך אופציה ואומר לך שים את הכסף, ואם יש תשואה,

לכן השאלות הן על השקיפות לעמיתים, כי יש פה אירוע מיוחד אנחנו מחייבים את הציבור לשים אצלכם כסף. האם אתם מפרסמים בדוח תקופתי את החומרים הנוגעים להשקעת אג"ח או מתן הלוואה ספציפית אם האשראי ניתן ללווה גדול? איך משקיע יכול לדעת? האם זה מצוין בדוחות שלכם למשקיעים? לא, אנחנו מפרסמים מה שהרגולטור מורה לנו לפרסם. כל הפרסומים שלנו הם בהנחיית הרגולטור, ובהקשר הזה אנחנו מפרסמים בעיקר אלוקציות בשווי נכסי ורשימה של 106, מאיפה שלקחתם את זה, שהיא מפורסמת פעם ברבעון לנכס בודד. אם חוב מסוים נכנס לחדלות פירעון, מה קורה אז מבחינת דיווחים? רק לאוצר. הוא נכנס לתוך הדיווח של החובות הבעייתיים, ואת זה האוצר כן מקבל. וגם זה לא שקוף לציבור. רק עם הדירוג. לפי הדירוג אפשר יהיה לדעת. אבל אין מעבר לזה שום דיווח לציבור. דיווח מיוחד לציבור,

אבל מי שיחפור ויסתכל לראות אם יש דירוגי D ו-CCC או כאלה,

דרך שם אפשר לראות את זה. שאלה קטנה, צד קשור, איך הוא מוגדר בנהלים שלכם מבחינת - - - יש לנו מערך מאוד מאוד מסודר של בדיקה של צדדים קשורים. לפני כל עסקה אנחנו בוחנים את זה. אבל יש לזה הגדרה ברורה, חד-חד ערכית? כי יש לכם הגדרה בכל עניין צד קשור. יש לכם הגדרה בדוחות של המושג צד קשור. יש נוהל ברור שאומר מה זה צד קשור?

יש בנהלים הפנימיים שלנו. אנחנו ראינו את זה? הוועדה קיבלה נוהל מדויק מהו צד קשור? אנחנו לא נתקלנו בזה.

אני חושב שגם הערת לי על זה, היועצת המשפטית, שלא ראינו את הדבר הזה, מה זה צד קשור. כהגדרתכם, האם אפשר לדעת באופן מפורט איזה הלוואות ספציפיות והשקעות אג"ח ניתנו לצדדים קשורים? זה מופיע בדוחות שלכם? זה לא יסומן, לא. אין לנו דרך לדעת. אין סימון של זה, לא. למרות שיש הגדרה ברורה מה זה צד קשור.

אני רק מעיר כאן גם לחבריי בוועדה, יכול להיות שזה חידוד הכרחי שנדרש. יש הגדרה, אין סיבה שלא יהיה ברור מתי ניתנות הלוואות. - - - יהיה בסימון אחר. אני מוכרחה להגיד שאני מופתעת, זה לא נשמע לי הגיוני. שאנחנו - - - לא רק שאתם.

חברות קשורות, בעל שליטה או חברות אחרות של בעל השליטה. צד קשור זה דבר די ידוע. נושאי משרה, אם יש במקרה, מה שלא הגיוני. אני לא יודעת למה הם מתכוונים פה. זה לא הגיוני שאתם לא - - - תגיד שאין הלוואות לצדדים קשורים. אין לנו הלוואות כאלה.

הלוואות לצדדים קשורים. לא, אין הלוואות כאלה. יש לפעמים צדדי ניגוד, שאם עולה צד ניגוד, אז אנחנו צריכים לאשר את זה בפרוצדורה שצריכה להגיע לוועדת ביקורת ולדירקטורים החיצוניים. לזה הוא עונה לך. כן, הבנתי. האם מותר ללווה גדול לפנות לבעל שליטה בעניין הלוואה? נמשיך עם מר ספיר. האם מותר ללווה גדול לפנות לבעל שליטה? זו פרוצדורה שהיא אפשרית? אני מניח שכמו שדיברנו קודם, פנייה כזאת אפשרית, אבל זה לא אומר שבעל השליטה ייתן הנחיות והמערכת תתיישר ותיתן את האשראי בהתאם לבקשה. תרשה לי בקצרה להתפרץ לדברים שלך. אתה מבין מה זה אומר, שאין כאן כללים.

לפי מה שאנחנו מבינים, חד משמעית, יכול ותיווצר מערכת יחסים שאין לך מושג עליה, כי אין כללים, לא מחויבים לייצר - - - לא,

לא אמרתי שאתה אמרת, אני אומר ממה שנובע. עד עכשיו אמרת שהכול בסדר, למרות זאת אנחנו פה. למרות זאת, היושב-ראש אמר את הדברים שלו. למרות זאת, הממונה על שוק ההון אמר את הדברים שלו, ולמרות זאת אנחנו פה. אנחנו יודעים שהכול "בסדר", במירכאות, שהפרוטוקול יבין, כיוון שאנחנו פה בשאלות. מה שמשתמע מהדברים אני לא אמרתי שזה מה שקורה, ממה שמשתמע מהאופן שבו הדברים מתקיימים שכן, אפשר שהלוואות פרטיות יכולות להיסגר בין - - - לא. בפירוש לא. גם מר ברקת וגם אתה אמרת שקיימת אפשרות שבעל שליטה כלשהו ידבר עם לווה גדול וישוחח. זה משהו שמבחינת אפשרות הוא קיים, זה לא משהו שלא קיים. אני מניח שבעלי השליטה נזהרים היום, וגם הלווים נזהרים היום, והמציאות הזאת לא קיימת, בוודאי לא במגדל. אני יכול לומר לך את הדבר הבא: לנו ברור שצריך לקבוע כללים בעניינים האלה. לי ברור. אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד מופתעת, כי למיטב ידיעתי יש הנחיות מאוד מאוד ברורות של רשות שוק ההון, ואני מבקשת מהיועצים לבדוק את זה. אז יש הנחיות, יש הנחיות. אני דיברתי על עצם הפגישה. אני לא חושב ש- - - אתה אומר שבמסדרון הוא יכול להגיד לי כל מיני דברים. לא, אבל אנחנו לא מדברים על המסדרון.

אני לא מדבר על מסדרון.

לא מדברים על זה. זה לא קיים, יש כללים, יש תהליכים,

אוקיי, בואו נמשיך.

אני רוצה לשאול על כמה דוגמאות ספציפיות, למשל על "אפריקה ישראל" שנקלעה לחדלות פירעון פעמיים בתוך תקופה די קצרה של כשבע שנים. האם אתה יודע מהו היקף האג"ח של "אפריקה ישראל" בשליטת לבייב ערב הכניסה לחדלות פירעון?

אנחנו לא ניכנס ללקוחות ספציפיים, או למשהו פרטני. גם אם אנחנו יודעים, אנחנו לא נוכל. אני תיכף אשאל איך אתם מתמודדים עם תהליכים כאלה,

אני רק אגיד לפרוטוקול שהיו שני הסדרי חוב, אחד ב-2009, ערב הכניסה לחדלות פירעון היו אג"ח בכ-4.7 מיליארד ש"ח, עם תספורת שעלתה בהפסדים, היו כמה מיליארדים, כשני מיליארד שקל. במועד חדלות פירעון השני ב-2016, אנחנו מדברים על כ-6.3 מיליארד שקלים באג"ח. זה עדיין לא הסתיים, אבל גם כאן אנחנו מדברים על 15%-20% תספורת. אנחנו יודעים שהייתם מעורבים בהסדרי חוב של "אפריקה ישראל" של לבייב, וגם בהסדרים של IDB של דנקנר, וגם של "סקיילקס" של בן-דב, וגם ב"דלק נדל"ן" של תשובה,

אתם - - - היינו מחזיקים, לא היינו בנציגויות. אוקיי, בסדר. לא משנה, אבל היה לכם - - - אתה תראה שגם לפישמן מגדל נתנה הלוואות בעבר. האם במסגרת כל האירועים האלה של הסדרי חוב בוצעו חקירות בתוך מגדל, במערך ההשקעות של מגדל כדי להבין איך הדברים האלה קרו,

הגופים האלה והאג"חים האלה הגיעו לחדלות פירעון ונגרמו ההפסדים שנגרמו? כי בסוף נגרמו הפסדים גם לכם, גם לחוסכים אצלכם. האם הדברים האלה נחקרו? האם הוסקו מסקנות?

אנחנו לא ניכנס לדברים ספציפיים, אבל מבחינת התאריכים והסקת מסקנות

קודם כל, יש מדיניות אשראי ונהלי אשראי. יש מדיניות ויש חוקים, ולא יכול להיות מצב שמישהו מבשל איזושהי עסקה מלמעלה והיא נסגרת. אין דבר כזה. יש לנו פורום חובות בעייתיים שמתכנס אחת לרבעון. הייתה תקופה שהוא התכנס אחת לחודש, היום הוא כבר מתכנס אחת לרבעון כי זה מה שהרגולטור מחייב. הוא מתכנס במידת הצורך אם אנחנו מזהים איזושהי בעיה באחד מהחובות. לא אנחנו, מערך האשראי, אלא האנליזה וטיפול האשראי שנמצא במערך האשראי.

לא ייזום האשראי אלא אלה שהם מופרדים מייזום האשראי כשמזהים בעיות. סליחה שאני עוצר. זה ברור שבשוטף יש מערך כזה בכל גוף שנותן אשראי. אנחנו שואלים על מקרים שברגע ששני מיליארד שקלים נמחקים,

האם בדבר כזה אני יודע שבצבא עושים תחקיר אירוע, מוציאים איזה סיכום, מוציאים איזה דוח. זה לא אירוע שגרתי שבו יש איזה לווה שהלווינו לו 100 מיליון שקל,

השאלה אם יש כאלה דברים, ואם מגדל פרסמה דוחות שאומרים למדנו מ"אפריקה ישראל",

אני אתייחס קודם כל להלוואה הישירה ואחר כך לאג"חים.

בכל התקופה אני כבר 12 שנים במגדל, אבל מאז הקמת המערך הייתה לנו הלוואה אחת שנכנסה לקשיים. הלוואות ישירות הן מה שאנחנו קוראים להן ה-tailor made. אלה ההלוואות המותאמות.

הלוואה אחת לאורך כל התקופה שנכנסה לקשיים. היה פה תהליך מאוד עמוק של הפקת לקחים, גם מניהול הסיכונים, גם אנחנו מול האנליזה.

בוועדת האשראי. אני לא יכולה לדבר על זה יותר מזה כי זה עדיין מתנהל,

יש בפירוש הפקת לקחים. בנושא של אג"חים יש כל - - - מה היה היקף ההלוואה, לפני שאת עוברת לאג"חים? בלי להגיד לנו מי הלווים, מה היה היקף ההלוואה? היא לא הלוואה מהגדולות שלנו. אז מה ההיקף בכל זאת גדול, קטן? אני לא שואלת מי הלווה. יש לנו פורום חוב אחת לרבעון עם האנליזה, שכל הזמן סוקרת את כל החובות שלנו, כולל האג"חים, ונותנת המלצות כל הזמן אם ואיפה להשקיע. יש לנו את פורום חוב, שהיה מתכנס אחת לחודש עד לא מזמן, שדנו כל הזמן בכל הרשימה הזאת. אני חייבת להגיד לך שאנחנו לא מהגדולים בתחום הזה של האג"חים. תודה. אנחנו כמובן נשאל כאן גם אחרים, גם גופים אחרים. אנחנו נסיים את הקטע הזה שלי על האשראי. יש לנו סימני שאלה מסוימים על בסיס הנתונים שלגביו מתקבלות החלטות, כיוון שיש הרבה נעלם והרבה פחות גלוי. גם על זה שוועדת ההשקעות נסמכת על דירוגים פנימיים, שזו שאלה, מי מפקח על זה? באיזו רזולוציה? לא ברור לגמרי לגבי המגבלה האפקטיבית להשקעות שאינן בטוחות, גם כן, לא לגמרי אנחנו בטוחים לגבי העניין הזה. וגם יש פה שאלה שלמה לגבי החשיפה. העובדה שאין את הנתונים בפני העמיתים, שהם הלקוחות, מעבר לוועדת החקירה הזאת, את שמות הגופים שבהם מושקעים כספי הפנסיה.

אני אשאל האם אתם חושבים שהמדיניות הזאת היא מדיניות נכונה? התשובה הקלה ברוב הסעיף שאני דיברתי עליו היא להגיד אנחנו כפופים להוראות הרגולטור. אתם אומרים לנו אנחנו שומרים על כספי הפנסיה של החוסכים.

רוצה לדעת אם אתם אכן רגועים בעניין הזה. שתיים, האם אתם חושבים שהמדיניות הזאת של העמימות שבה העמיתים לא באמת יודעים מה קורה עם הכסף שלהם, האם היא מדיניות נכונה? אני לא חושב שיש

אבל אי אפשר לגלות ברזולוציה כמו שאתה מתאר. יש רזולוציה די גבוהה לפי רשימת נכס בודד, ומי שרוצה לחקור ואנחנו, בשביל לדעת מה הגופים האחרים עושים, אנחנו חוקרים, ואנחנו אוספים - - - אבל אתם גוף מקצועי, עם המון ידע. מעט מאוד גורמים יכולים להיכנס לרזולוציות האלה. מי שהוא לא מקצועי ורוצה לראות את החשיפות הכלליות, יכול לראות את זה. יש גילוי לגבי החשיפות, יש גילוי לגבי השווי הנכסי. יש גילוי גם למי שרוצה להתעמק לנכס הבודד. הדבר היחיד שחסר, ונגעתם בו, זה בהלוואות הישירות שבהן אנחנו נותנים הלוואה לגורם tailor made, פה יש חסינות על השם. זה הגילוי היחיד שלא קיים. אתם חושבים שנדרש שינוי כדי שהעמיתים יהיו יותר רגועים באופן שבו הכסף שלהם נחסך ומושקע? קשה לי לענות על זה. אני חושב שיש הרבה מאוד בטח הרבה יותר ממה שהיה בעבר. אני בשוק המוסדי מ-2002. יש היום הרבה יותר גילוי מאשר בעבר. תודה על התשובות. תודה לך. לפני שאני מעביר לך, להגיד שתי נקודות. אחת שמתייחסת לדברים שאת אמרת. אסא ששון מה"דה מרקר" כתב שאבא של גבי פיקר זה רק כדי לדעת איפה אנחנו היה המפקח על הביטוח שנתן לאליהו בזמנו את האישורים להקמת "אליהו ביטוח". זה סוג של סגירות מעגל. אני רק רוצה לומר, גם לך אדוני, אני רוצה לצטט את רחלי בינדמן מ"כלכליסט". הכותרת: "ביגר נגד אליהו". דברים מתוך אחד הדיונים: "אם הייתי מנכ"ל תחתיו לא הייתי נשאר דקה". זה נאמר לאחר ביטול המטבחון. אני אומר את זה בהמשך לדברים שנאמרו כאן. אתה מניח שאתה מניח ששוחחתי עם ביגר על

לא, בוודאי שזכר. ומה הוא אמר לך? יש הבדל. לביגר יש סגנון ניהול מסוים, לי יש סגנון ניהול אחר. יש יכולת הכלה למנכ"ל כזה, ויכולת הכלה למנכ"ל אחר. הוא יכול לקבל החלטות שלו. הוא נתן לזה הסבר? אם נחה דעתך, זה בסדר. קודם כל, זה אומר שלדורון מגיע אולי צל"ש. חברת הכנסת איילת נחמיאס ורבין, בבקשה. הפרק האחרון. אני רוצה לומר בפתח הדברים, א', אני מכירה את ישראל אליהו מילדות. לא ראיתי אותו אלף שנים. בהמשך למה שאמר חבר הכנסת כבל בפתח הדברים, המטרה שלנו היא לא לשפוך את התינוק עם המים, והסיבה שאנחנו מתייחסים במידת הרצינות הזאת למכתבו של עודד שריג היא שאני, שישבתי 15 שנים בדירקטוריונים שונים, אני לא חושבת שראיתי הרבה מכתבים כאלה בימי, אם אחד אפילו, של יושב-ראש דירקטוריון שמתפטר. הדבר הכי קרוב לזה היה אמיר ברנע מבנק הפועלים ב-2008. צריך להגיד שכל מה שאנחנו שאלנו הושפע גם מזה. הפוקוס על הדבר הזה, אני מניחה שאתה מבין אותו. דבר שני, אני מכירה מנסיבות חברתיות את המנכ"ל דורון ספיר, אבל גם אנחנו לא מתראים באופן פרטי. אני רוצה להגיד משהו בעולם המקצועי אני ישבתי בוועדות השקעה הרבה שנים. הסיבה שעכשיו אני הולכת להתמקד בשאלות על פיקוח על ההשקעות היא משום שדברים שאני מכירה מתוך ועדת ההשקעות לא בהכרח הציבור מכיר, וראינו בזה הזדמנות מאוד מאוד חשובה. בעולם הזה של הכסף המוסדי יש שני דברים מאוד מאוד דרמטיים שהתחוללו בשנים האחרונות. אחד זה הגידול הטבעי בנכסים, הווה אומר שגם אם אתה לא תעשה שום דבר,

כלום, אתה והמוסדיים האחרים, הכסף ימשיך לזרום. וזה אומר שבערך כל חמש-שש שנים אתם מכפילים את הגודל שלכם. הציבור לא לגמרי מבין מה זה אומר כשאתם צריכים להשקיע.

אחד הדברים שזה משפיע עליהם באופן דרמטי, זו היכולת שלכם לייצר תשואה. חלק מהחברים שלי נגעו בנושא הזה של ייצור תשואה, אבל אני חושבת שזה עניין דרמטי ומשפיע באופן קיצוני גם על הפיקוח בוועדת השקעות, וגם על מה שוועדת השקעות צריכה לעשות, ומכאן גם למה שהרגולטור אמור לעשות, אפרופו שאלתנו למר שהם בנושא של ההלוואות המותאמות. צריך להגיד את זה, הגידול בהלוואות מותאמות, ב-tailor made, הוא דרמטי. זו קופסה שחורה מבחינתנו. זו קופסה שחורה. אבל לשם כיוונתם, לתחרות.

אני מבינה את הבעיה. אם ישבתי בוועדת השקעות, אז אני מבינה את הבעיה שלך אל מול המתחרים שלך. אבל עכשיו אני מסתכלת על הציבור.

גם כשישבתי בוועדת השקעות אני אמרתי אני מייצגת את העמיתים, הם לא יושבים בחדר. אז בסופו של דבר, אני חייבת להעניק להם שקיפות. בעולם של ההלוואות המותאמות יהיה חייב להתחולל שינוי, משום שבסופו של דבר,

אפשר לקרוא לזה ביטוח, אבל אתם בנק. אבל גם בנקים לא מפרסמים את ההלוואות. אדוני, אל תפריע לי.

בעולם אחר. תאמין לי שאני מכירה איך נותנים אשראי בבנקים ואיך נותנים אשראי במוסדיים. בבקשה גברתי, תמשיכי כלפי המטרה. אני ממשיכה, אבל אני אעשה את זה בדרך שלי.

העניין הזה של ההלוואות המותאמות הוא בעיניי הקופסה השחורה, והוא השינוי הדרמטי שבהקשר של הבקרה עליו, יצטרך להתחולל שינוי דרמטי. אני רוצה שנדבר על פיקוח על השקעות, ואני מפנה אותך למסמך של הממונה על שוק ההון, שאני מניחה שאתה מכיר עמדת ממונה, פיקוח על פעילות השקעות מ-2016. דווקא פה עשו ביקורות. צריך להגיד שבעולם הזה, בניגוד לעולם האשראי, חבר הכנסת פולקמן, בעולם ההשקעות יש ביקורות של רשות שוק ההון, די אינטנסיביות צריך לומר. הביקורות האלה נערכו בשורת גופים מוסדיים. הם עושים ביקורת רוחבית, ואז הם מצאו כמה פרקטיקות לקויות, במתן אשראי אגב, דרך ועדת השקעות. זה הדהים אותי כי זו לא פעם ראשונה שאני רואה

הפרוטוקול נכתב בצורה מקוצרת ורשלנית שאינה משקפת את הדיון ושעלולה ליצור חשיפה משפטית. אני יודעת שבאף חברה לא אוהבים חשיפה משפטית, אז זה מפתיע אותי. איך אתם כותבים את הפרוטוקולים שלכם במגדל? הם כתובים בצורה רשלנית? אפשר לדעת מהם מה אמרו חברת ועדת ההשקעות? בוודאי. דיברנו על הדוח הזה מ-2016. זה נידון בוועדות, הנושאים טופלו. יש אצלנו פרוטוקולים. מתוך הפרוטוקול ניתן להבין מה כל אחד מחברי ועדת ההשקעות אמר ומה דעתו. אז אני אעבור אתך על המהות. ועדת ההשקעות עוסקת בנושאים מבלי לקיים בהם דיון אפקטיבי, אלא רק דיון לפרוטוקול. נערך דיון קצר ולא ממצה מבלי לברר אם הונחו בפני הוועדה כל החומרים הנדרשים לצורך קבלת החלטה. הוועדות והדירקטוריון מאשרים נהלים ומסמכי מדיניות בצורה אוטומטית ללא דיון מהותי וללא ניסיון לבחון או לאתגר את המסמכים שמוגשים לאישור. נמצאו מקרים שבהם נקבעו מגבלות ללא בחינה אם הן אכן מאפשרות לבצע בקרה שתאתר ותמנע חריגות. בדיון שמתקיים ההשקעה נבחנת רק מצד ההזדמנויות ולא מצד הסיכונים והאילוצים. אני אומרת את זה לציבור שצופה בנו: זה לא נאמר על חברת מגדל, זה נאמר על גופים מוסדיים בכלל. איך זה נעשה אצלכם? אני רק רוצה לציין, אומרים שהדיונים נעשים לצורך הפרוטוקול בלבד, כדי שיהיה פרוטוקול בלי דיון איכותי. שוב, ממה שאני יודע ובדקתי, אותו דוח הגיע למגדל. מגדל קיימה דיונים בהתאם לאותה ביקורת ויישמה את כל מה שצריך ליישם. כפי שאמר אסף קודם לכן, הפערים בין מה שהופיע בדוח של מגדל לבין מה ש- - - בפועל היו יחסית קטנים. מדובר על דברים טכניים שתוקנו.

אני רוצה להאמין, ואני יודע שהדברים נעשים יותר טוב. ההלוואות המותאמות כל הלוואה מותאמת מגיעה לוועדת ההשקעות? כל הלוואה מותאמת. אני אחזור על מה שאמר חבר הכנסת כבל, יושב-ראש הוועדה. אם מישהו רוצה להגיב, או לעזור למנכ"ל, אז שהמנכ"ל יגיד לו לגשת. כמעט כל הלוואה מגיעה לוועדת ההשקעות. אדוני, תעבור בבקשה לשבת בשולחן. צריך להקליט את דבריך לצורך רישום פרוטוקול. כמעט כל הלוואה מגיעה לוועדת השקעות.

מסוג מסוים להידון רק בוועדת האשראי. אבל ועדת האשראי היא תת ועדה של ועדת ההשקעות, אז במובן הזה כן. אבל בוועדת האשראי יש גם מומחים חיצוניים? כן, כולם. כולם.

זאת אומרת, אלו לא עובדי מגדל. לא, ממש לא. אני מניחה שכן יש לכם דוח שמפלח את ההשקעות בגופים הגדולים? אתם מפלחים את זה לפי המנפיק, מה שנקרא דוח מנפיק? אתם יודעים לומר אני אומרת לכם תלחצו על כפתור ותנו לי איך ההלוואות אצלכם מפולחות, איך ההשקעות מפולחות?

אפשר לראות דוח כזה? דוגמה לדוח כזה, של פילוח? עם שמות? אני חושבת שאין בעיה עם שמות כי לדעתי אין חיסיון על הדבר הזה, אבל היועצת המשפטית שלנו תגיד לי - - - יש לנו הסכמים עם הלוקחים.

אוקיי. אני רוצה שנוכל ללמוד מזה איך אתם עושים את הפילוח. אגב, זה מובא לוועדת השקעות באופן תדיר, לבחינה?

יש דיווח רבעוני,

אתם מוציאים דוחות על חובות בעייתיים? פורום חוב למשל, מגיע לדיון בוועדת השקעות? בוודאי. גם רבעוני, או שנתי? שוב, הדיונים הם ברמה רבעונית. אם יש משהו ספציפי, אז יש דיון אד-הוקי. הבנתי. זאת אומרת, אם יש משהו ספציפי, אם יהיה אירוע ספציפי, אתם תביאו את זה לוועדת ההשקעות בלי קשר לעיתוי, בלי קשר לפורום חוב.

שצריך להביא הלוואות?

אמרה פה רות, יש לנו כרגע בעיה עם הלוואה אחת מתוך כל ההלוואות - - - לא, זו הלוואה מותאמת, אבל השקעות בכלל. למשל "אפריקה ישראל" זה היה אגרות חוב, זו לא הייתה הלוואה מותאמת.

ברגע שזה מתגבש, אנחנו חשופים מאוד ומאוד שקופים מול הוועדות - - - ועדת ההשקעות אצלכם היא בכל שבועיים? כן. רציתי להעיר על זה משהו, אבל אני אוותר בעניין הזה. בהינתן כשלי האשראי והסדרי חוב למול לווים גדולים, מה מספר החריגות מהוראות רשות שוק ההון שנמצא שאתם חרגתם מהם, או שאתם לא חרגתם אף פעם מהוראות רשות שוק ההון, או אגף שוק ההון לשעבר? רות, אם את רוצה. היו לנו כמה ביקורות גם פנימיות וגם חיצוניות. לא נמצאו ממצאים חריגים. היו שם רק כמה הערות טכניות לחלוטין. מה זה הערות טכניות? נגיד שבן אדם רוצה לצאת - - - לא, לא. הייתה שם התייחסות למשל לגבי ערבות דולרית. אנחנו בדיוק בנינו תהליך להכניס את זה בצורה מקוונת, ואז המעקב היה יותר ידני.

האם קיבלתם בחברת מגדל עיצום כספי על ידי רשות שוק ההון בנושא איזשהם כשלים?

בתחום האשראי לא. גם בתחום ההשקעות לא. בתחום ההשקעות מעולם לא? יש תחומים אחרים שחשוב שנדע שקיבלתם בהם עיצום כספי? נושאים שקשורים - - - אני חושב שהיו בעבר. אני לא יודע להגיד כרגע ספציפית. אי פעם הוטלו סנקציות פרסונליות בעניין כלשהו במגדל? כשלים שהיו במגדל? אני מניחה שזה הובא לידיעתך בלי קשר, כי באופן כללי זה עניין די דרמטי, עיצום פרסונלי.

עיצום פרסונלי לא, אבל יש אירוע שפורסם בעיתונות על עובד של מגדל שמעל והגיע לחקירה ולבית משפט. טוב, עובד שמעל הוא עובד שמעל. אבל לא נדרשו בשל חקירות בשל מציאה של חריגה מנהלים או דברים מהסוג הזה? אוקיי. אני רוצה להבין, למרות שחבר הכנסת פולקמן נגע בזה לא מעט, כל הנושא של ניהול ההשקעות שלכם, במובן הזה שאתם משקיעים הרבה מאוד במניות בנקים וגם במניות של חברות ביטוח אחרות, האם יש רכישה צולבת? למיטב ידיעתכם, בתיקי השקעות של חברות מקבילות לכם בשוק, יש מניות גם של מגדל?

אני גם מניחה בעניין הזה. אתה כאיש השקעות מאוד מנוסה, כאיש ניהול מאוד מנוסה, אתה לא חושב שיש כאן איזשהו סיכון צולב לעמיתים ברכישות ההדדיות האלה? יש מגבלות גם בהשקעות בגופים מוסדיים, גם מגבלות

אני חושב שזה נותן מענה כדי למנוע את אותו סיכון שאולי מדברת עליו. אני אומרת את המשפט שאמרתי קודם לציבור, ואני מוכרחה להגיד שאמרתי את זה גם ליועצים שלי בהינתן הזרימה האין-סופית של הכסף של הפנסיה לתוך הגופים המוסדיים, בתור אדם שפעם עסק בזה, אני לא רואה כמעט פתרון חלופי לעניין הזה, אבל אני כן חושבת ואני אומרת את זה, חבר הכנסת פולקמן, וחבר הכנסת כבל שאנחנו כן צריכים לתת על זה את הדעת, למשל אם גובה ההשקעה שניתן כדי לטפל בסיכון הצולב הזה הוא הגובה המותר. אני לא בטוחה שאני יודעת לענות על השאלה הזאת, אבל אני יודעת שכרגע יש בעיה. האם זה משפיע על האופן שבו אתם מתנהלים ביניכם בחברות הביטוח? יש איזושהי השפעה? אתם כתוצאה מזה תימנעו מתחרות או דברים מהסוג הזה? תחום ההשקעות אצלנו מנוהל בפני עצמו, סגור, בצורה מקצועית. זו הציפייה שלי מהם וככה מתנהלים, בלי התחשבנויות ובלי - - - כמה השפעה יש לבעל השליטה בכלל, או לסביבה הקרובה שלו, או לנושאי משרה בנושא של השקעות? אני יודעת איך ועדות השקעה מתנהלות. לי? א', לך גם אסור שתהיה מעורבות בהחלטה במה משקיעים כי בשביל זה יש את אנשי המקצוע, את ועדת ההשקעות. כמה השפעה יש לבעלי השליטה, נושאי משרה?

יש אצלנו פורום השקעות בראשותי, ששם יושבים גם ביקורת פנים, גם הייעוץ המשפטי, גם ניהול סיכונים וגם אנשי השקעות. שם נערכים דיונים ספציפיים על השקעות. אם יש החלטה,

והוועדה היא סוברנית לקבל את ההחלטה. אבל בוודאי שיש איזו הסתכלות בראייה כוללת של השקעות לא סחירות שאני שותף להן. הבנתי. במדיניות השקעות שלכם אתם עוסקים בשאלה כמה אתם חשופים לחברות אחזקה גדולות? כן, בוודאי. אתם עוסקים במדיניות השקעה? זה מופיע אפילו בנהלים אצלנו, הלוואות ממונפות, הלוואות לתיקי השקעה. אני רוצה לשאול אותך שאלה ממוקדת גם לנושא תעודות סל וגם לנושא קרנות נאמנות. מצד אחד אתם מושקעים הרבה מאוד בחו"ל, וקודם נאמר איזשהו משפט שהיה לא ברור, ואולי כדאי להבהיר אותו, שממנו אפשר להבין כאילו ההשקעות של מגדל בחו"ל הן לא טובות, וההשקעות של מגדל בארץ הן כן טובות. יכול להיות שזה מחייב איזושהי הבהרה. למשל, אני רואה שהייתה השקעה מאוד גדולה במדד המניות ביפן, מדד הניקיי. אתם החלטתם להמר על השוק היפני? זו החלטה שעברה את ועדת ההשקעות? ואני ממשיכה אתכם לקרנות הנאמנות הרבה מאוד בחו"ל, ולא מעט מזה זה junk bonds. עד כמה אתם נדחקים ובעניין הזה אני חושבת שגם למר ספיר צריך לעזור מר שהם במידה מסוימת. עד כמה אתם רצים אחרי התשואות? אני מכירה את המרדף אחרי התשואה בעולם הזה של הסיכון. קודם אתם הצגתם במצגת של המנכ"ל שבמרווח אתם עשיתם 2% מעל אבל שוב, זה בסולידי. עד כמה אתם נמצאים במרדף אחרי תשואות לתחושתך? זו הגדרה שהיא לא כל כך טובה, מרדף אחרי תשואות. אנחנו מנהלים השקעות. מנהלים השקעות ואנחנו מחלקים את ההשקעות שלנו על פי אבדוקציות של 30 מכונות, על פי מספר מתודולוגיות. אחת מהן למשל היא רמת הסיכון, שהיום זה נובע גם מהרגולציה,

ככל שגיל החוסך הוא גבוה יותר, אנחנו מורידים את רמת הסיכון. זה למשל גורם אחד שמשפיע על רמת הסיכון. גורם נוסף זה החלוקה בין ישראל לחו"ל. אנחנו חושבים שיש לנו יכולות ואפשרות להיחשף יותר לחו"ל. יש לנו גם מגבלה אפקטיבית בגודל שיש לגופים המוסדיים פה בארץ, אז אנחנו יוצאים לחו"ל. בהקשר הזה, אנחנו גם מפזרים את הסיכון שלנו. הסיכונים שלנו הם מאוד מאוד מפוזרים. דווקא היציאה לחו"ל מאפשרת לנו פיזור הרבה יותר רחב, גם בממד גאוגרפי, וגם בסקטוריאלי. אנחנו לא נגד יציאה לחו"ל, אנחנו בעד מדיניות השקעות שקופה שמייצרת תשואה אל מול הסיכון. אנחנו משקפים את האלוקציות שיש לנו. הרמה הגאוגרפית פחות יש שיקוף של זה בדיווחים. אבל מי שיעשה את הדריל-דאון הזה ויבדוק בנכס הבודד, יוכל לדעת כמה חשיפות יש לנו בחו"ל. מר שהם, תן לי להמשיך. אתה מבין שזה לא זר לי, הדוחות האלה. ועדת ההשקעות אישרה מבחינתכם את האלוקציה הזאת - - - בוודאי. גם על הדירוגים.

ועדת ההשקעות דנה בכל שבועיים בתיק בצורה יחסית פרטנית. כמה זמן נמשך דיון של ועדת השקעות? לאחרונה הוא מגיע גם לחמש שעות. אני רוצה לשאול אותך לגבי הגופים שמשקיעים בכם את הכסף בחו"ל. אולי מר ספיר יכול לענות או אתה. אני מניחה שהגופים האלה גם משקיעים כסף בארץ הרבה פעמים. הם באים דרככם וזולגים חזרה. זאת אומרת, אתם משקיעים כספים של העמיתים בחו"ל.

אני רוצה להגיד שאני בהחלט לא מתנגדת להשקעות בחו"ל. אני חושבת שלא אחת זה משיא תשואה או פותר את הבעיה של הזרמת הכסף פה בארץ. זה מתחבר למה שאמרת, כמות הכסף הגדולה שמגיעה. כן, כן, נכון. אבל לעומת זאת, הגופים האלה נעזרים בכם בפעילות הפיננסית שלהם בארץ.

לא?

אין גוף שאתה נעזר בו בחו"ל, ואחר כך כשהוא מגיע לארץ,

קוראים לזה Soft money. אני לא יודע בדיוק למה את מכוונת. אנחנו פועלים עם הבנקים הכי גדולים בעולם, עם חברות - - - קרנות ההשקעה הכי גדולות בעולם. זה מנסה לכוון לשאלה עד כמה מושפעת מדיניות ההשקעה מקשרים עסקיים שיש לחברה עם גופים שמשקיעים עבורה בחו"ל.

אין קשר זו תשובה. כשאתם משקיעים בקרנות נאמנות, אתם צריכים לשלם עמלות ניהול. אחת הסוגיות הכבדות היא עלות עמלות הניהול במדינת ישראל למי שלא יודע לבדוק. העמיתים לא תמיד יודעים לבדוק כמה כסף הם משלמים, והם אומרים לקרן הנאמנות הזאת הייתה תשואה כזאת וכזאת, לא יודעים לבדוק סיכון ולא עמלות. השאלה היא עד כמה זה מייצר בעיה עבור העמיתים, ועד כמה נגבות עמלות כפולות ומכופלות? עד כמה אתם יודעים לכוון את העמיתים למשהו שייצר להם תשואה הוגנת,

ובדמי ניהול יותר סבירים? אנחנו משתמשים במכשירים שיש בגינם דמי ניהול במקומות שמפה קשה לנו מאוד לנהל. כמו שאמרת, באזורי הסיכון הגבוה ביותר בחו"ל, ואז אנחנו משתמשים בקרנות - - - ובתעודות סל. וגם שם אנחנו כל הזמן שוקדים איך להוריד את דמי הניהול, איך למצוא את הדרכים היותר זולות. כמו שאמרתי, אנחנו משתמשים הרבה מאוד היום בנגזרים כדי לחסוך בדמי ניהול.

פעם נגזרים היה דבר רע. אתה מתכוון לנגזרים מהסוג הבסדר, אני מקווה.

אנחנו משתמשים בדרך כלל בנגזרים כתחליף לחשיפה. הדברים הכי פשוטים, הכי בסיסיים, שהם נזילים וסחירים וזולים.

אני לא שואלת אותך אם אתם הייתם מושקעים ב-2008 במכשירי - - - כי אני לא זוכרת, ואני לא רוצה לגרור אותנו למקום הזה. יש לי שאלה אליך שקשורה לנושא העמלות, אבל היא חשובה בעניין הזה. כל הנושא של ה-VC's הוא קצת דומה להלוואות המותאמות במובן הזה שבדרך כלל לא בקרנות הון סיכון דווקא, זה יכול להיות Private Equity, קרנות השקעה, שאני יודעת שיש שם עמלות כפולות. עד כמה יש מעורבות? עד כמה זו החלטה של ועדת ההשקעות? מעורבות של בעלי שליטה, נושאי משרה? שוב, הסוגיה של הכסף היא כבדה, אבל גם הסוגיה של קרנות Private Equity היא בעייתית. אני לא בטוח שהיא בעייתית. אני חושב שבשנים האחרונות קרנות Private Equity - - - בשאלה עד כמה יש דחיפה למקום הזה כתוצאה מכמות הכסף, עד כמה יש דחיפה לשם כתוצאה מהחלטות שמתקבלות. אני חושב שיש צורך של העמיתים של ההשקעה להגיע למקומות האלה כי המקומות האלה בסופו של דבר נותנים ערך מוסף ל- - - התיקים. ראינו את זה בשנים האחרונות בעדות כמעט שנה אחרי שנה, תשואות עודפות - - - Private Equity מסוימות. לפני השאלה האחרונה שלך - - - שנייה. אבל צריך להגיד שבדומה להלוואות המותאמות, גם על אלה אין פיקוח. זאת אומרת, זה חלק מבעיה.

של רשויות או שלנו? כן, של רגולטורים.

בעולם זה כן יותר מפוקח, אולי קצת פחות בארץ.

בעולם זה כן מפוקח. אם את תראי את תיקי ההשקעות של מגדל, כמעט כל קרנות ההשקעה שלנו הן בחו"ל. אני מודה לך בשלב הזה.

אני רוצה לשאול את המנכ"ל אם קורה שאתם מוכרים הלאה הלוואות פרטיות, לדוגמה של פישמן? אם אתם מוכרים הלאה את ההלוואות הפרטיות בהפסד, האם הדבר הזה מדווח לציבור? חברים, לא צריך מימיקה. שאלתי שאלה, צריך לענות עליה. הלוואות פרטיות אנחנו לא מוכרים הלאה. לא מכרנו.

יפה, הנה, אתה רוצה, לא צריך כולם ככה.

תודה רבה לכם. אדוני המנכ"ל, אני מודה לך. אני מודה לכל הצוות. תודה לכם על ההופעה. אני מודה לחבריי. אני רוצה להודיע שביום ראשון הבא,

יתקיים הדיון האחרון של ועדת החקירה. אנחנו נודיע מי ישתתף בדיון האחרון.

אני ביקשתי שיושב-ראש הכנסת, דיברתי אתו, אני מקווה שיהיה לו את הזמן בימים אלה לכבד אותנו בדיון האחרון. אני מודה לכם, הישיבה הזו נעולה. חברי הוועדה עוברים לוועדת הכלכלה להמשך דיון. תודה רבה לכם, יום נעים.

בשעה 13:00.